על סדר היום מספר נושאים, מספר תקנות והצעות הכרזה. אנחנו נתחיל את סדר היום בהצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (תיקון מס' 3). נמצא איתנו ד"ר אשי שלמון, שיציג מה הבקשה של הארכה, מה הולך להיות פחות או יותר ביום ראשון. נרצה לדעת ונשמח להבין מה הולכת להיות מדיניות פתיחת השמיים בזמן הקרוב. אני מוכרח לומר משהו אישי בהתחלה. אנחנו הולכים על אמינות. אנשים רואים אותנו כאן בשידורים, רואים אותנו במסיבות עיתונאים. ראיתי בימים האחרונים משהו בתקשורת שאני לא מצליח להבין. אם ניקח את השבוע האחרון, אז בשבוע האחרון יש גל ראשון של ביקורת וגל שני של ביקורת. בגל הראשון של הביקורת הייתה התקפה על למה לא פותחים את השמיים, על למה לא מביאים את האנשים, על למה לא מביאים את העולים, על למה לא מביאים את המצביעים הרי זו פגיעה בדמוקרטיה. אנחנו יודעים שהחלטה כזאת על סגירת השמיים, במיוחד בפני אזרחים שהם תושבי ישראל או בפני אנשים שהם לא אזרחים אבל מרכז חייהם כאן, היא לא החלטה קלה. על כך הייתה ביקורת לגיטימית בתקשורת. אחר כך הגיעה הביקורת הלא לגיטימית, ביקורת שבאה ואמרה שככל הנראה מה שעומד מאחורי ההחלטה זה העניין של למנוע מאנשים לבוא לארץ ולהצביע. מהרגע שהודיעה שרת התחבורה שהיא הולכת להמליץ בפני הממשלה על פתיחה מבוקרת, פתאום כל הכתבים, כל הפרשנים וכל המבינים בתקשורת דיברו על חוסר מקצועיות, על המחדל של לפתוח את השמיים. יכולה להיות ביקורת על התנהלות, יכולה להיות ביקורת על תוצאות בשטח,

ויפה, אבל אם המדיניות שאותה הצגתם כל כך טוב בשבוע שעבר מדברת על פתיחה,

אם גם זה לא טוב, מה טוב? זה מחזיר אותי לדיון הראשון שלי כחברת כנסת חדשה בוועדה הזאת, שבו דיברנו על ההכרח באמון הציבור, במיוחד אל מול מגפה עולמית שעוד לא ידענו מה יהיו אתגריה. אני חושבת שחלק מהתשובה לשאלתך, אדוני היושב-ראש, זה שעדיין לא קיבלנו את התשובות בנוגע לשקיפות של הקריטריונים.

שלא ייצרה מנגנוני כניסה מסודרים שיאפשרו לאזרחים שלה להיכנס.

גם כשההיגיון משתנה כי המציאות משתנה,